אנחנו ממשיכים בדיונים. נתחיל בסעיף ח', מיסוי שותפויות וקרנות השקעה. אני אזכיר לכם שעשינו כאן שניים או אפילו שלושה דיונים בנושא הזה. ראינו עד כמה מורכב החוק, עד כמה מורכב בכלל כל הנושא הזה של מיסוי שותפויות